חברי הכנסת, היום כ"ז באב תשע"ח, 8 באוגוסט 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבד להודיעכם, כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, עם התפטרותו של חבר הכנסת יצחק הרצוג, שנכנסה

כמו כן,

עוד אודיעכם כי חבר הכנסת יעקב מרגי ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

שמספרה פ/5433/20, חברת הכנסת שרן השכל ביקשה להסיר את שמה מהצעת חוק תשלום

חבר הכנסת רוברט טיבייב, כמקובל, אתה ודאי יכול לומר כמה מילים בהזדמנות הזאת.

מה מביא אותנו להציב גדרות בין האחד לשני? מדוע הממשלה אינה משכילה למצות את הפוטנציאל ההטרוגני המופלא שיש לנו כאן?

דירות לקויות שאינן ראויות למגורים וקושי

מחסור במלאי הדירות, היעדר הסדרה ופיקוח של החברות המופעלות על ידי משרד השיכון

בבקשה, אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יואל חסון, מרכז האופוזיציה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, רוברט, אני מברך אותך בשם סיעת המחנה הציוני ובשם האופוזיציה כולה, אני מאמין, וגם הכנסת כולה, על היבחרך מחדש לכנסת. קודם כול, ברמה

לייצר במדינת ישראל אלטרנטיבה,

ואתה חלק מהקבוצה הזאת. אני מברך אותך, ואני מאחל לך שתדע לעשות את הדברים שידעת לעשות פה בעבר, ואני יודע שתדע לעשות את

שלנתניהו אין תשובה עליה, היא מי בעד או נגד מגילת העצמאות,

לעזאזל, סליחה, יש לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נגד מגילת העצמאות, מה מפריע לו במסמך המופלא הזה, שחיבר את כל הנהגת הציבור היהודי עם הקמת

וכפי שאנו מתרגשים מ"אנו מכריזים בזאת" של לפני 70 שנה, אנחנו הולכים היום להכריז עוד כמה דברים. קודם כול, אנחנו מכריזים היום שאנחנו נשמור על מגילת העצמאות על כל חלקיה.

מכריזים ומתחייבים שנהיה המקף המחבר בין היהודית לדמוקרטית, ולא הקו שמפריד ביניהן. ואנחנו מכריזים היום עוד משהו: אנחנו מכריזים היום

כי הגזמתם לגמרי. הרי כבר לא נשארה קבוצה אחת במדינה שלא צירפתם לאויבי המדינה על פי ההגדרה שלכם. D9 על בג"ץ? D9 על כל קבוצה בחברה הישראלית, ועל החברה הישראלית עצמה. התפספס לכם הדרוזים, אני שומעת.

שום שלטים, גם חיוביים ביותר.

העצמאות, מה זה הפך להיות,

בושה וחרפה. בושה וחרפה. חוק הלאום

אני במקומך הייתי עכשיו הולך להיות איתם למעלה. ככה אתה מפקיר את, שלך? עם, עדיף שאתה תצא בחוץ, תאמין לי. אגב, למה לא באת לוועדת הכספים להצביע על כספים להתנחלויות? מעמד מיוחד לשפה הערבית כולל

בבקשה, גברתי. את יכולה

ובעוד את הממשלה מחבר דבק השנאה והפחד, אותנו מחברות המילים שהונפו הרגע כאן בחוץ,

אותו דבק

אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזאת בכנסת כדי לומר לכם משהו:

אל תתחבאו מאחורי המילים שזה לא פוליטי וזה לא מפלגתי ואין ימין ואין שמאל. ההפגנות היו על דבר אחד,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

נמשיך להילחם על מדינת העם היהודי עבור העם היהודי ועל שוויון מלא עבור כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל, כולל בני המיעוטים. אזרחי ישראל, דמיינו לרגע שאנחנו יוצאים מתוך הביצה

ועיגן באופן קונסטיטוציוני חוק-יסוד, מדרג של אזרחות. אזרחים שיש להם הכול מורמים משאר הקבוצות, קולקטיב בעל מעמד גבוה,

לא היינו שם, בחלוקת המשאבים של המדינה.

אמרנו ואמרתי שמדינת ישראל, המוגדרת כיהודית ודמוקרטית מ-1985, חברת הכנסת ציפי לבני.

על בחירות מוקדמות, להריץ את החוק הזה בכל מחיר, ונתן הוראה:

נציגי המשותפת בוועדה המיוחדת היו חברי הכנסת יוסף

לא יכולתם להימנע? נגד. כמו שהוא התנגד, הייתם מוסיפים עוד שניים.

אגב, הוא,

בכולנו אין אנשים שחושבים כמו בני בגין? הבית הזה, החוק הזה,

אתה יודע למה היה קשה להסביר? כי אני הייתי באה ואומרת: כי יש שוויון לכולם. וזה מה שהם עשו.

אני רואה

מדינת ישראל לפני 18 בחודש ניהלה מדיניות של אפליה. מדינת ישראל אחרי 18 בחודש, 18 ביולי,

תודה לחבר הכנסת אחמד

הכחול-לבן, על התקווה כהמנון ועל ארץ ישראל כבית הלאומי של העם היהודי, מתוך הביחד שלנו, מתוך הישראליות המשותפת

אני מתכבד

בבקשה, אדוני,

חבר הכנסת סלאח סעד. אדוני

הלאום. הליכוד וראש, הליכוד והמחשבה האסטרטגית של הליכוד,

ואנחנו רואים את התוצאות היום. ההתנתקות,

ראש הממשלה המנוח שרון התחיל אותה, הייתה תחת עננה של חקירות.

התנתקות בעזה, רואים את התוצאות היום, איך ולאן היא מובילה. אותה מדיניות שראש הממשלה הנוכחי מוביל,

התהליך הזה שאנחנו רואים, רואים אותו בעזה,

הם רוצים להעביר אותו לתוך המדינה. שם יש בית כלא,

להכניס בתודעה של האזרח היהודי: תיזהר, זה ערבי, תיזהר, זה ערבי, תיזהר, זה רוצה לזרוק אותך לים. את זה אתם עושים, כי זה משרת את הפוליטיקה שלכם.

ממש פוליטיקה זולה. חבר הכנסת חסון, תקשיב טוב, תאמין לי, זה פוליטיקה זולה. פוליטיקה זולה המחשבה שלך. אני אענה לך. חבר הכנסת חסון. כשניסו

אני בכנסת במקומו, ואני הצבעתי נגד.

חברים, אף אחד לא ידכא אותנו. אנחנו כוחות השוויון והנעורים, ואני לא מתבייש בזה.

התקווה קיימת אצלנו.

אנחנו, הרוב במדינה הזאת, ננצח אתכם. אנחנו ננצח אתכם. תודה. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת סאלח

ההשמדה הדהדה בראשי כל העת שאלה אחת יחידה: כיצד האנושות נתנה לזה לקרות? הכול התחיל מחקיקת חוקים מפלים וכלליים,

בשביל כמה מנדטים פוגעים בעדה שלמה, עדה נאמנה ומקריבה? אתה, מר נתניהו, נכשלת, ובגדול. הפכת את חיי ישראל

חוסר החוק הזה מנע ממך לבנות? החוק הזה, נדמה, בא לפצות על חוסר במעשים. מי שרוצה לבנות בונה, ולא מחוקק. למה אתה צריך להדגיש את המעמד העדיף של ההתיישבות

בספר מתאר הרצל את החברה האידיאלית מבחינתו בארץ ישראל, חילונית ושוויונית, חברה שבה יש שוויון זכויות מלא לתושבים הלא-יהודים, ללא הבדל דת, גזע

אבל להגיד לכם את האמת, אף פעם לא דמיינתי לעצמי ש-15 שנים אחרי החוויה הזאת אני אחווה בעצמי

ואני אומר לכם:

יש לי חלום שגם ארבעת ילדיי הקטנים' תייסיר,

ג'וד, וז'וריב' יחיו יום אחד במדינה שבה הם לא יישפטו על פי מוצאם האתנו-לאומי אלא על

אבל הוא גם מוביל את המדינה לעימות נצחי עם העם הפלסטיני, כאשר חוק הלאום מתכחש לזכויותיו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל בגבולות 67'. אם

הבין-לאומית, ואנחנו בעיצומו של מסע בפנייה גם למוסדות האו"ם, גם לאיחוד האירופי וגם לארגונים הבין-לאומיים כדי שיתערבו לביטול החוק הזה. אבל יותר מכול, אנחנו גם במאבק ציבורי מתמשך.

וראש עיריית נצרת במשך שנים ארוכות, שאמר: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

רמלה והגליל / כאן... על לבבותיכם, נשארים כגדר / ובגרונותיכם /

בהרבה מאוד מובנים הייתי צריכה לעמוד כאן, היינו צריכים לעמוד כאן,

מה שהיה אמור להיות מלאכת מחשבת, תוך עשייה, יראה ועבודת

ובעוצמה: תחי מדינת ישראל,

ואני רוצה לומר לכם, אחיי ורעיי לארץ הזאת, הדרוזים:

אל תאבדו את הערכים שלכם. מנהיגות מתחלפת, אבל הערכים של מדינת ישראל ימשיכו להמריא מעלה

שחוקק החוק, חושבת שהיא יכולה לקנות את העדה הדרוזית בנזיד עדשים. רוצים לשים להם תוכנית לאומית-כלכלית כאילו אין בהם פורצי דרך,

אנשי צבא, אנשים מכובדים, שבסך הכול רוצים להרגיש כאן שווים,

תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אילן גילאון.

היושב-ראש,

אחיותיי הנשים שעושות שלום, אחיי ואחיותיי האחרים מכל המינים, צבעים, ראש מועצת בית ג'ן, שנמצא פה

את הסולידריות האמיתית שלהם. הם אנשים שלא מבינים שמה שקורה כאן זה שלטון שמי שמחולל אותו הם לא תלמידיו של מקיאוולי, הם מוריו של מקיאוולי. אלה מלמדים אותו

למה להסית נגד ראש הממשלה, אם הוא ירד מהארץ או כל מיני דברים אחרים? הוא היה קצין בסיירת מטכ"ל,

תרם למדינה הזאת בטח יותר מהרבה אנשים. ראש הממשלה מסית נגד כל הציבור במדינת ישראל, כל קבוצה וקבוצה

ובלי שיפריעו לו. דין אחד הוא לעולי אתיופיה שלא משכירים להם דירות בקריית מלאכי, לערבים שלא משכירים להם דירות בצפת, לנשים עם פיגור שלא משכירים להם דירות בקריית

לתת שק הטבות לחייל ולרמוס ולהפלות בצד השני בחוק מפלה,

אותו. אני אומר לך, זו לא החברה שלה פיללנו, אנחנו. היינו יכולים, עם קצת יותר נדיבות והרבה יותר סולידריות,

ובראשם חברי הכנסת שהציגו כאן את ההצעה לסדר-היום, חבר הכנסת אחמד טיבי, חברת הכנסת

שעתיים אי-אפשר לשרוד? ראש הממשלה לא בא. על מה אתה מדבר? ראש הממשלה לא הגיע.

שעתיים אי-אפשר לשרוד בדיון בכנסת. אתם הזמנתם את הממשלה, אבל למי אני עונה?

בדיון. זה ביזיון של הכנסת וביזיון לתפקיד הפרלמנטרי של יושבת-ראש האופוזיציה ושל חבר הכנסת לפיד. אבל אני בכל זאת אכבד אותם ואענה על הטענות שהם העלו כאן יחד עם חברי כנסת

ואני גאה שהייתי שותף,

לא זאת, זה עלה להצבעה? זה אושר בסיעת קדימה?

זה אושר בסיעת קדימה, כן או לא?

אותה, אדוני מרכז האופוזיציה. זה לא עלה להצבעה, זה לא אושר בסיעת קדימה, לא התביישת בה. שמך הופיע עליה, ואגב, מותר גם להגיד טעיתי. לכם אין אומץ להגיד את

תצטער על זה שעכשיו לא הצביעו עליו 100 חברי כנסת,

היו בין חברי כנסת שחתומים, זה אחריות של הממשלה, בין חברי הכנסת שהיו חתומים על החוק הזה,

בגרסה יותר

נגד החוק,

לא הסכמנו לחתום עליו. אתה נשארת חתום על החוק, את לא ופואד כן, ורק כשהתחיל לחץ

שבהחלט לשיטתה של חברת הכנסת לבני, אני לא מתבייש בחוק הזה,

אבל לשיטתה של חברת הכנסת לבני, ההתנצלות שלה בהחלט הייתה במקומה, כי כפי שאמרתי, מפלגתה הייתה

חברת הכנסת לבני, שהיית שרה בארבע ממשלות, אני זכיתי רק באחת בינתיים. היית שרה בכירה בארבע ממשלות, פעמיים שרת משפטים, אז אם זה לדיראון מדינת ישראל זה שאין

המדינה היהודית צריך לקבל אותו מעמד, אפילו לא גובר. בהתחלה היו רעיונות לתת לו מעמד יותר משמעותי,

הוא באמת שורש קיומנו כאן, אבל אמרנו: אנחנו מסתפקים בזה שאנחנו רק נחזיר את האיזון בין שני המרכיבים האלה. אבל

במדינה נורמלית, דמוקרטית, זה לא היה מתאפשר. בשום פרלמנט נורמלי דמוקרטי לא היו סובלים חברי כנסת שמדברים כל כך בגלוי כנגד המדינה וכנגד מרכיבי הבסיס בזהות של המדינה

אנחנו בעד, בעד החוק הזה, חבר הכנסת מיקי לוי, שב, בבקשה. אני עובר לסעיף 2: "שם המדינה הוא 'ישראל'." טיבי,

זה מוצדק, זאת פגיעה שהיא מוצדקת, אבל פה יש פגיעות לא מוצדקות, אבל פגיעה שהיא מוצדקת כי בשביל זה

חוק השבות, ולכן, הם מרגישים את עצמם מצוין עם הגדרה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, כי הם מרגישים את עצמם חלק מהלאום הזה,

מחבר הכנסת טיבי וחבריו. לכן הם חיים בשלום ובשלווה עם החוק

זה היה

אבל היינו מבקשים להוסיף גם שוויון ודמוקרטיה. הרי

גם הסעיף של השפה הערבית, צר לי לבשר לך, רק מצלם את המצב המשפטי השורר היום במדינת ישראל בפסיקה של בתי משפט.

אבל מה לעשות, כבר בשנת 2011 עיתון הארץ קבע אחרת, אז עיתון הארץ קבע אחרת וכולכם מתיישרים אחד-אחד לפי המנגינה של העיתון לאנשים חושבים. כנראה שעיתון לאנשים חושבים גורם לאנשים להפסיק לחשוב. כבוד השר, שאלה אחת.

עוד דבר אחד, דבר אחד אני רוצה להעיר לסיום

נצא לבחירות או לא נצא לבחירות סביב המשבר הראשון,

הגיוס.

התברר? המפלגות וחברי הכנסת שיושבים בחלק הזה של האולם של האופוזיציה אמרו: אנחנו לא ניתן לראש הממשלה את התענוג הזה לצאת לבחירות בשום פנים

אם תמשיכו להתנגד לזה בגלל עוד מאמר מערכת בעיתון לאנשים חושבים,

גם חצי מהמנדטים שיש לכם לא תקבלו. כי הציבור הישראלי ברובו המוחלט הוא ציוני. אנחנו מודים לך על הדאגה.

והוא לא מתבייש בזה שאנחנו מדינת הלאום של העם

אדוני השר, מה אתה מציע? אני מאוד מאוד אשמח אם הדיון בהצעה הזאת יימשך במליאת הכנסת או

יש לך עוד רעיונות? חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

קודם כול, תרשו לי לברך את כל הקהל המכובד שהגיע להיות איתנו כאן,

שנמוך השפה הערבית: קודם הייתה שפה רשמית, ועכשיו איננה שפה רשמית,

זכות ההגדרה העצמית בארץ בלעדית לעם היהודי, זה אומר שאין זכות הגדרה עצמית לעם הערבי

אין ולא יהיה,

אין ולא יהיה שוויון במישור הלאומי. אני אומר גם

אכרם: אתם כורתים את הענף שאתם יושבים עליו. אתם מאמצים את הרטוריקה של ערביי ישראל,

זאת הארץ שלנו.

אותה מהקדוש ברוך הוא. למה אתה יותר טוב

שמה? זה יותר גרוע מזה.

תודה רבה. מכובדי היושב-ראש, אחד מחבריי ברשימה המשותפת אמר שאנחנו נישאר אחריכם. אני רוצה לחדד: זה לא אחרי היהודים, זה אחרי הגזענות, זה אחרי חוק הלאום, זה אחרי תורת הגזע. אנחנו

תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. לך תפגין ברמאללה.

השיח הוא בין יהודים, ואתם, הערבים, מחוצה לו.

זהו בדיוק, החוק מוביל לכיוון

אפרטהייד? איזה ייצוג יש לך? חבר הכנסת סעיד אלחרומי.

חיילות את לא מכניסה לוועדה שלך. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו לא צריכים הוכחה מעבר

תפסיק להתייחס אליהם כמו לערמה של מפגרים. מה קרה לך?

למה אתה, כי הקהל, העדה הדרוזית מחוברת אלינו בנימי נפשה.

בגדתם

אדוני היושב-ראש, אתה בובה. שתדע שאתה בובה. מיקי זוהר חושב שאתה בובה. בבקשה. הוא רואה בך, אדוני היושב-ראש, בסם אללה א-רחמאן א-רחים, כבוד היושב-ראש, חברים, היושב-ראש לא יכול להתערב בשום נאום של חבר כנסת. צודק,

אני מודה לכם.

אתה

תתבייש לך. אתה יודע שאנחנו תומכים במה שיש.

אלה העובדות. אלה העובדות.

אז תצביעו בעדו. מילה אחת.

הנאום שלנו לנצח יהיה התקווה, לא בִּלאדי בִּלאדי ולא בטיח' אס'פר.

שלנו לנצח.

מאוד ברור לו שהוא נגד הצהרת העצמאות, מגילת העצמאות שלנו. מי בא לומר היום שהוא היה מקבל את מגילת העצמאות?

תודה.

ואאל יונס לעלות למעלה לדבר בהבעת הדעה, כי הוא הגיש מכתב

ועל זה, גברתי חברת הכנסת ברקו, אני הגשתי,

והשפה הערבית תישאר רשמית,

תודה רבה, אדוני. אני מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך. תודה לך. הינה מכתב התפטרות שלך בעברית.

לא, אני לא צריכה לתרגם,

להצבעה. שיהיה לך בהצלחה. אני אחכה. תודה רבה. חברים, לשבת. השר השיב: אין לי בעיה לקיים דיון במליאה.

הכנסת, ללא כל ספק נאמרו כאן דברים בלי אחריות.

אני לא ראיתי הרבה אנשי קואליציה מצביעים נגד הקואליציה הרבה

אתה ואני הצבענו נגד החוק,